שימו לב: הריני להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים-ושתיים וממלאי מקומם, לפי חוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969. החומר נמצא גם אצלכם במייל. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנאומים בני דקה. אני מפעיל את ההצבעה על מנת שתוכלו להירשם. בבקשה, ההרשמה החלה. זה נעלם. תהיו חיוביים.

זה חדש. טוב. חברי הכנסת, אנחנו ננסה עוד פעם את ההצבעה הגורלית הזאת. מיכאל, תצביע בעד, זה יעבוד.

רגע, למה המסך עדיין לא רוצה להתנקות לנו?

חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, הפעם יש מועד ב'. בבקשה, אפשר להירשם.

האם זאת

אז מה זה פלורליזם? האם זה משהו שאי-אפשר לאפשר לאחר לעשות, משהו שיש לו שריטה כזאת, ככה הוא רוצה לעשות את זה,

שעלול חלילה לחרוג ממגבלות כלשהן של אתיקה, מוסר או חלילה,

ובנימה של רצינות, לחבר הכנסת מיקי זוהר, שלא נמצא כאן, הווי ידוע לכולנו שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית.

שכזאת מי שקובע את חפותו או אי-חפותו של בן אדם הוא לא העם, ולא בהצבעה כזאת או אחרת. מי שקובע, או מי שקובעים הם רשויות החוק והנאמנים עליהן. אני מציע לחבר הכנסת מיקי זוהר שיאמץ את השיטה הדמוקרטית על כל מרכיביה. ראינו פה פגיעות שונות בדמוקרטיה הישראלית. לא ניתן שהן יקרו, ובטח ובטח לא ניתן שמערכת המשפט תרכין ראש מול הצבעה פלורליסטית או פופולרית של העם. ככה לא קובעים אשמה, או לא במדינה דמוקרטית.

תודה, חבר הכנסת יזהר שי. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה,

חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבוקר כולנו קמנו למקרה מזעזע של עוד חילול בית כנסת, חמישה ספרי תורה בבית הכנסת תפארת שמעון בבני ברק. המשטרה חוקרת. התקווה שלנו היא שהמשטרה גם תגיע, ולא כמו בקריית יובל,

אבל לפעמים אנחנו לא מתלוננים, כי אם לפעמים יש לה את החשודים והיא לא יודעת לעצור אותם, כמו במקרה של הילד האוטיסט, שעד היום עדיין לא טופל אותו שוטר, אז אנו, מה נלין? ועל כן אני קורא למשטרת ישראל לעשות הכול על מנת לתפוס את אותם פורעים ופושעים שמזלזלים בקדושת בית הכנסת ובכל דבר שהוא קדוש. אנו מגנים כל אלימות, לא משנה מאיזה מגזר היא. אלימות היא אלימות, והיא חייבת להיפסק.

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ',

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עודד פורר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, אני מבקשת להקדיש את הדקה שלי היום לנושא הפלסטיק בים. אנחנו שוחים בפלסטיק. על פי דוח חדש שפרסמה הקרן לחיות הבר, כמות הפלסטיק המושלכת לים התיכון שקולה ל-33,000 בקבוקי פלסטיק בדקה.

תל אביב היא בצמרת ערי החוף בים התיכון בפסולת ימית, לא מקור לגאווה. הפלסטיק החד-פעמי הוא המקור הגדול ביותר של הפסולת, והוא גורם נזק כבד למערכת הימית. חלקי פלסטיק חודרים לגופם של בעלי חיים ומרעילים אותם, אחרים נלכדים בפלסטיק ומתים. הפסולת הזאת גם גורמת נזקים כלכליים עצומים לענפי הדיג, התיירות וספינות המסחר. חשוב לציין כי לפי נתוני המשרד לאיכות הסביבה, 58% מהפסולת בים ובחופים מקורם בציבור המתרחצים, כלומר אנחנו אשמים. אדוני היושב-ראש, לאחרונה הודיעו עיריות אילת והרצליה על כוונתן לאסור שימוש ומכירה של מוצרים חד-פעמיים בחופי הים באמצעות חוקי עזר עירוניים. מדובר ביוזמות ראשונות בארץ המתווספות למגמה העולמית לצמצום השימוש במוצרי פלסטיק, לרבות ההוראה של האיחוד האירופי להפסיק את השימוש בכלים חד-פעמיים, שתיכנס לתוקף בעוד שנתיים. אני רוצה לשבח מכאן את ראש עיריית הרצליה מר משה פדלון ואת ראש עיריית אילת מר מאיר יצחק הלוי על אימוץ היוזמה החשובה, ואת עמותת צלול על הפעילות שלהם בנושא. אני קוראת מכאן לשאר ראשי הערים שבשטחן נמצאים מקטעים מקו החוף של ישראל לאמץ מדיניות דומה ולהעביר חוקי עזר בתחומם שיאסרו שימוש בפלסטיק חד-פעמי בחופים. אנו זקוקים לחקיקה ברמה המקומית והארצית במאמץ כולל לשמירה על הים שלנו, לטובת התושבים, הסביבה והחי.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כולנו נחשפנו לאחרונה לתגלית העצומה שכשעושים תוכנית בהוראת שעה לטובת חינוך ילדים, אז בסוף הוראת השעה נגמרת, וההורים שרוצים לצאת לעבוד ולשלם מחיר סביר על צהרונים מגלים פתאום שמספטמבר המחיר הזה כבר יחזור לממדיו הגבוהים שהיו לפני כשנה וחצי. הטעות הייתה ששר האוצר והממשלה הביאו את החוק הזה בהוראת שעה. ייאמר לזכות חבר הכנסת מרגי שבזמנו כיושב-ראש ועדת חינוך, וגם אני, אמרנו: זו לא תוכנית להוראת שעה. אי-אפשר להביא תוכנית של צהרונים והנחות בהוראת שעה בלי להכניס אותה לבסיס התקציב באופן כזה שלא תהיה תלויה בדבר כזה ואחר.

כשאישרו את התוכנית הבחירות היו צפויות להיות בנובמבר,

היה ברור שבספטמבר תהיה ממשלת מעבר כך או אחרת, ולכן הגענו באמת עם ממשלת מעבר לחודש ספטמבר.

אנחנו ניהלנו על זה דיון היום בוועדת הכספים, ואני מקווה שהממשלה תתעשת עד יום חמישי, כי עצרנו את ההעברות בוועדת הכספים לאור העניין הזה, ותמצא לפחות את התקציב לצהרונים עד סוף דצמבר.

תהיה ממשלה, וכבר אפשר יהיה להביא תקציב בצורה מסודרת, שיימשך מדי חודש, אבל לפחות את פתיחת שנת הלימודים ההורים יוכלו להמשיך לעשות כשהילדים בצהרונים במחיר סביר. תודה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת משה ארבל. אדוני יושב-ראש הכנסת, בסליחות אנחנו אומרים: "בן אדם, מה לך נרדם", ואנחנו שואלים את השרים בממשלה הזאת: מה לכם נרדמים, שר התחבורה, שר הפנים, שר השיכון, שר האוצר? ראש העיר מאיר יצחק הלוי, ידידי, נאבק, בגיבוי ושותפות אמת עם ראש עיריית תל אביב, שפועל בניגוד לאינטרס הכלכלי שלו, להשאיר את שדה התעופה, שדה דב,

אנשים חושבים שזה בשביל תיירות. בעיר אילת אין טיפולים ראויים לחולי סרטן, חולה סרטן מאילת טס לתל אביב כדי לקבל טיפול לסרטן,

בכביש הערבה נהרגו שתי בנות רק השבוע בתאונה חזיתית, כי לא ידענו לשים קו הפרדה. סללנו 50 ק"מ עד יטבתה, כביש דו-מסלולי, ומאז שכחנו אותם. אנשים נהרגים שם בכבישים, והדרך הכי בטוחה לתושב אילת להגיע לתל אביב זה במטוס. אנחנו סוגרים להם את עורק החיים, בשביל מה? בשביל כרישי נדל"ן. והממשלה יודעת על הבעיה הזאת עשור. כל ממשלת ישראל נכחה פה להצבעה על פיזור הכנסת, על מימון מפלגות, על ריבוי שרים, היה פה שולחן מלא, אבל ראש העיר אילת זועק זעקה ואין מי שישמע אותו. אנחנו כאן, בכנסת ישראל, ניאבק למענו, כי זה לא למענו, למען 50,000 תושבי אילת, למען מאות אלפי ישראלים שהם בסכנת חיים בדרך לאילת ולמען העתיד והתיירות של ישראל.

תודה, חבר הכנסת ביטון. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אבקש להזכיר את שמותיהם של פועלי הבניין שנהרגו ב-24 שעות האחרונות: מר רמי איוב, פועל בניין בן 43, נהרג היום ברחוב טשרניחובסקי בחיפה. רמי היה אב לבן ואח לשלוש אחיות. דז'ה לי טאו, פועל בניין מסין, כבן 40,

בפרק זמן של פחות מ-12 שעות נהרגו שני פועלים שיש להם שם ויש להם זהות בתאונות עבודה. שנת 2019 מסתמנת כשנת דמים קשה במיוחד בכל אמת מידה, כאשר 18 מפקחים בלבד אחראים ל-15,000 אתרי בנייה. דם פועלים אינו הפקר.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. חברת הכנסת אורלי פורמן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, אלו שלוש הסיבות היחידות שבגינן כל מערכת השלטון במדינת ישראל נמצאת בקיפאון, אלו הסיבות היחידות שבגללן נגררה מדינה שלמה לעוד מערכת בחירות מיותרת, אלו הסיבות היחידות שבגללן מערכת בתי המשפט, גופי התקשורת והדמוקרטיה הישראלית, כולם נמצאים תחת מתקפה ובסכנה קיומית אמיתית, חסרת תקדים מאז הקמתה של מדינת ישראל.

כאשר המחולל והגורם לכך הוא לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמ"לא היה כלום" ו"לא יהיה כלום" ומהתחייבות שלא יחוקק חוקי חסינות, אץ ורץ לו לעשות בדיוק זאת לפני שהצליח,

להקים קואליציה.

מרמה, הפרת אמונים, אלו לא יכולות להיות הסיבות שבגללן נסכן את הבית. אוה, לא. עלינו להביא לכך שאלו יהיו הסיבות שבגללן עידן נתניהו יגיע לקיצו. אלו הסיבות שיוכיחו שבמדינת ישראל שלטון החוק תמיד יגבר והטוב ינצח. אלו הסיבות שבשבילן נתעורר כל בוקר, עד הבחירות הבאות וגם אחריהן, למען זה שישראל תהיה מדינה שטוב לחיות בה, ולא מדינה שעוסקת בבניית מקלט לעברייניה.

תודה לחברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר על שתי החלטות ממשלה ששתיהן, אדוני יושב-ראש הכנסת מכיר את הנושא הזה,

מכיר אותו מהצד האישי.

היא בנושא של העלייה.

כיהודי אסיר ציון, נלחמת על העלייה לארץ ישראל, ואתה גם פועל בכנסת הזאת מאז שאתה פה. אני רוצה להזכיר לממשלת ישראל ולאזרחי ישראל שממשלת ישראל קיבלה החלטה להעלות את שארית יהודי אתיופיה שממתינים, כ-8,000 איש. חלקם, קצת, עלו, אבל כשמדובר ביהודי אתיופיה אין תקציב. בוועדות, בחדרים האחרים של הכנסת, אנחנו מפזרים את קופת המדינה עכשיו, מחלקים אותה בוועדות, ורק לעליית יהודי אתיופיה אין כסף. ציונות מעולם לא נמדדה בכסף, אדוני היושב-ראש. ציונות מעולם לא נמדדה בצבע, כל יהודי באשר הוא, מדינת ישראל הוקמה עבורו. כך גם לממתינים באתיופיה. אני רוצה לפנות אליך, אדוני היושב-ראש, להצטרף לקריאה שלי, שצריכה לקום כאן ועדת חקירה ממלכתית על הסחבת בעלייה,

על כל העלייה של יהודי אתיופיה מאז שנות השמונים ועד היום, לא כדי לחקור ולמצוא אשמים אלא כדי להפיק לקחים. החלטה שנייה, החלטה לשילוב הקייסים במועצות הדתיות. כאן המקום להודות לשר לשעבר וחבר הכנסת יעקב מרגי. בהיותו שר הדתות, עוד לפני עשר שנים, הובלנו החלטת ממשלה לשילוב הקייסים, ולפני שנה הובלנו החלטת ממשלה שהקייסים הם חלק מהמנהיגות הרוחנית של עם ישראל וישולבו במועצות הדתיות. הפלא ופלא, אין כסף. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לקום ולשאול את עצמה עבור מה היא קמה, מה הרעיון המרכזי של עמנו כאן אם לא לאפשר לכל יהודי לעלות לארץ ישראל, וכל יהודי יחיה עם המסורת שלו,

אני רוצה באמת לפנות לראש הממשלה מכאן להעלות את שארית יהודי אתיופיה ולממש את החלטת הממשלה בנושא של הקייסים.

תודה, חבר הכנסת יברקן. עד כאן נאומים בני דקה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי למסור הודעה למליאה, בשם יושב-ראש הוועדה המסדרת. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה המסדרת: מטעם סיעת הליכוד, במקום חבר הכנסת אמיר אוחנה יכהן חבר הכנסת שלמה קרעי. תודה. אין צורך בהצבעה על ההודעה הזאת. אם כן, קיבלנו את הודעת הוועדה המסדרת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, ט' בסיוון התשע"ט, 12 ביוני 2019, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.